בוקר טוב, אני שמח לפתוח את ישיבות ועדת הכלכלה במסגרת חוק ההסדרים והכנה לתקציב המדינה. אנחנו אחרי שבועות אינטנסיביים של עבודת הוועדה יום ולילה, גם בדיונים כאן וגם בין הדיונים. אני גאה בחבריי הכנסת והצוות המקצועי שהוועדה עמדה בכל יעדיה לחקיקה לקראת חוק ההסדרים. היום נצביע על החוקים האחרונים שנידונו בוועדה, חוקים גדולים ומשמעותיים ונתחיל את הבוקר עם רפורמת הבנקאות הפתוחה, מה שנקרא חוק המידע הפיננסי, שירותי מידע פיננסי. רק התחום הזה לבדו נידון בוועדה בשבע ישיבות. החוק הכי ארוך, הכי גדול והכי מורכב שדנו בו וקידמנו. אנחנו נעבור לישיבת הצבעה והסתייגויות. האם היו הסתייגויות לחוק הזה? לא הוגשו הסתייגויות. לא הוגשו הסתייגויות, זה כן עושה לנו תחושה טובה,

שכנאה היינו הגונים וקשובים, לא נתנו לכל אחד את כל מה שהוא ביקש אבל התהליך היה מכבד והגון כלפי כולם וכן פתרנו בעיות, וכן גילינו נכונות להקשיב וגם לפתור בעיות עתידיות במסגרת הוועדה. אז אני מעביר לאיתי היועץ המשפטי שלנו להוביל את דיון ההצבעות.

כן, אני אגיד כמה מילים על ההליך. למעשה הוועדה השלימה את הדיון בפרק ט"ז שעניינו שירותי מידע פיננסי. הפרק הזה עניינו למעשה בהוספת, בחקיקת חוק חדש לגמרי ולכן הוועדה תצביע על כל סעיף וסעיף. ישנם כמה סעיפים, לדעתי כ-10 סעיפים שלגביהם אנחנו נחדד נקודות שלא היו סגורות בעת הפצת הנוסח שלשום, נוסח שכמובן הופץ ופורסם לחברי הכנסת בפורטל הוועדה ואני מציע שנציגי האוצר יתחילו, למעשה אנחנו צריכים להצביע על סעיף 84 שעניינו השם של החוק ולאחר מכן סעיף 85 שבו בעצם מפורטים כל סעיפי החוק, ואז אנחנו עוברים למעשה סעיף-סעיף. מי בעד סעיף 84? הצבעה סעיף 84 אושר 85 עכשיו, זה למעשה פירוט. אז מצביעים על 85 אחד-אחד?

למעשה סעיף 85 קובע שאלה סעיפי חוק שירות מידע פיננסי. אז הפסקאות כאילו? זה לא פסקאות, זה ממש סעיפים. הסעיף הראשון הוא סעיף ההגדרות, לגבי הסעיף הזה אם אינני טועה החידוד היחיד שהיה הוא לעניין הגדרת איסוף של מידע פיננסי ואני אקרא את ההגדרה. "גישה למידע פיננסי הנמצא אצל אחר שהוא מקור מידע באמצעות מערכת ממשק למידע פיננסי וכן קבלת המידע האמור ואחזקתו בין אם קבלת ואחזקת המידע כאמור נעשות באמצעות המערכת ובין אם לאו". נכון אדוני, רק נחדד. איסוף המידע כולל שלושה מרכיבים. עצם האפשרות לגשת למידע, עצם הגישה, קבלה שלו ואחזקה. ברגע שעצם האפשרות לגשת למידע נעשית באמצעות המערכת, ברגע הזה נלכדת בחובת הרישוי ואנחנו פחות, קבלה ואחזקה זה חלק, אתה צריך גם לעשות את זה אבל אתה יכול לעשות את זה או באמצעות אותה מערכת או באמצעות אחרת. תודה על ההבהרה. מי בעד סעיף 85(1) פרק ההגדרות? הצבעה סעיף 85(1) אושר ממשיכים לסעיף 2. אפשר להצביע? כן, כן. מי בעד סעיף 2?

סעיף 85(2) אושר מי בעד סעיף 3? הצבעה סעיף 85(3) אושר מי בעד סעיף 4?

אושר מי בעד סעיף 5? הצבעה סעיף 85(5) אושר מי בעד סעיף 6? הצבעה סעיף 85(6) אושר לסעיף 7 יש לנו הערה. סעיף 7 עניינו ביטול או התלייה של רישיון. כאן אנחנו מוסיפים סעיף שנוגע לפרסום החלטות עם ביטול והתלייה של רישיונות שלפי ההוראה הזו שהיא גם דוברה והוסכמה כאן בוועדה, היא פשוט הושמטה מהנוסח, הרשות לניירות ערך תפרסם את החלטותיה לעניין ביטול והתלייה של רישיון ולעניין ההתליה היא תציין גם את תקופת ההתליה. מי בעד סעיף 7 עם השינויים וההבהרות? הצבעה סעיף 85(7)

אושר מי בעד סעיף 9? הצבעה סעיף 85(9) אושר מי בעד סעיף 10? הצבעה סעיף 85(10) אושר מי בעד סעיף 11? הצבעה סעיף 85(11) אושר מי בעד סעיף 12? הצבעה סעיף 85(12) אושר מי בעד סעיף 13? הצבעה סעיף 85(13) אושר מי בעד סעיף 14? הצבעה סעיף 85(14) אושר מי בעד סעיף 15? הצבעה סעיף 85(15) אושר לגבי סעיף 16 יש גם כן חידוד קטן. הסעיף הזה עניינו ביטול או התלייה של אישור, אישור זה בעצם התחליף לרישיון שניתן לגורמים מסוימים שקבועים בחוק לעסוק בשירות מידע פיננסי. כאן בסעיף קטן (א)(4) אנחנו מחדדים שלמעשה מאסדר רשאי לבטל אישור או להתלותו ואחת העילות היא: "המאסדר התלה את הרישיון שנתן לפי דין אחר לבעל האישור לשם עיסוקו

פעילותו הפיננסית לפי הדין כאמור באותו סעיף", אנחנו כאן מציעים במקום

הצבעה סעיף 85(27) אושר 28 יש לנו גם כן תיקון לעניין סעיף קטן (ד). עמיהוד אתה רוצה להציג?

סעיף 28(ד) בסופו אנחנו רוצים להוסיף את ההוראה הבאה: "ואם קיבל נותן השירות הודעה ממקור מידע על ביטול הרשאת הגישה כאמור, על ידי בא החשבון בחשבון משותף ביחד ולחוד, שאינו הלקוח של נותן השירות בסמוך למועד מתן הרשאת הגישה למקור המידע בהתאם להוראות סעיף 44(ג), ימחק את כל המידע שקיבל ממקור המידע על אודות החשבון המשותף". אני מזכיר שבוועדה שינינו קצת את המנגנון לעניין חשבונות משותפים, כאשר אמרנו שכשמדובר בחשבון משותף שהוא ביחד ולחוד, זה הולך לפי ההרשאות. כמו שההרשאה לעניין לפעולות, כל אחד מהם יכול לעשות את זה, ככה גם לעניין מתן גישה לנותן שירות. לצד זאת, על מנת לאזן את זה אמרנו בוועדה שתהיה חובת יידוע, זאת אומרת בכל פעם שנותנים גישה לנותן שירות אז תהיה חובת יידוע לכל הבעלים בחשבון. וכדי לאפשר לאותו בעלים בחשבון כן לשלוט, גם לבעלים הנוסף לשלוט בהעברת המידע, אמרנו שיש לו יכולת לבקש לבטל את העברת הגישה. וכאן אנחנו אומרים שאם מדובר בביטול העברת הגישה בסמוך למועד ההרשאה, זה למעשה הוא אומר 'אני לא רוצה שתהיה גישה ואני גם רוצה שתמחק את המידע' וזה מה שההוראה הזאת אומרת.

מי בעד סעיף 28? הצבעה סעיף 85(28) אושר סעיף 29 יש הערות? כן. ההערה שלנו, התיקון לעניין ההסמכה שקבועה בסעיף קטן (ו) פסקה (2): "השר בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם מאסדר נותן השירות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לקבוע". וכאן פסקת משנה (ג) שמתחילה ב"סוגים של יחידים שעוסקים בייעוץ פיננסי ללקוחות, לרבות ייעוץ משכנתאות". והסעיף הזה סעיף ההסמכה שנוסף בעקבות ההערות שנדונו כאן או בקשת יועצי המשכנתאות. אנחנו מציעים לחדד ש"השר ייקבע תנאים שבהתקיימם נותן שירות יהיה רשאי לתת ליחיד שעוסק בייעוץ פיננסי ללקוחות, לרבות ייעוץ משכנתאות, ייעוץ בדבר הלוואות לדיור, יוכל לתת לו גישה מוגבלת למידע של לקוחות על גבי מערכות נותן השירות לצורך מתן הייעוץ הפיננסי כאמור, ובכלל זה תנאים לפעילות כאמור לשם אבטחת שמירת עניינם של הלקוחות ובלבד שלא יקבע תנאים אלה, אלא לגבי יחיד שמספר לקוחותיו מצומצם כפי שיקבע". כאמור כל התקנות האלה יובאו לכאן לאישור ועדת הכלכלה. תודה. מי בעד סעיף 29? הצבעה סעיף 85(29) אושר סעיף 30, הבהרות?

חשוב מאוד סעיף 29, אני שמח שגם משרד המשפטים וגם האוצר מצאו את הדרך לעגן ולהגדיר את מעמדם של יועצי המשכנתאות. שמעתי שאתה רץ על הסתייגות כמו באטרף. אין הסתייגויות. אז יש לי הסתייגות.

לא הגשת מראש ואמרו לי שאתה יודע את הכללים. נכון, אנחנו לפעמים מגישים תוך כדי. אני לא יודע, פה זה עולם אחר. פה זה עולם הכלכלה, זה לא כספים. אבל אני אמרתי שאני אאפשר הסתייגות אחת בלבד על נושא מהותי בלבד. אז תגיד את ההסתייגות שלך. מעולה, תודה אדוני יושב הראש. מבחינתי שהיא לא תהיה הסתייגות, אני חושב שהיא צריכה להיכנס לנוסח. תביא לנו הפתעה, אולי נרוויח אותה. אבל זה יהיה רק עד סעיף 30 ומעלה כי 30 סעיפים לא היית. זה רק התחיל. תודה אדוני יושב הראש. באמת, חוץ מהעניין של ועדת הפיקוח שביקשתי, שאמרנו שנעשה את זה בנפרד, נדון בזה בנפרד, אני חושב שזה מאוד חשוב. הליבה של הרפורמה הזו זה זרימת המידע וכרגע ברפורמה יש מגבלה על זרימת המידע שזה ארבע בקשות ביום. ביום, ארבע פניות. ארבע פניות. כשאני חושב שצריך, אנחנו לא יודעים, אני לא מספיק מבין עד כמה הצורך שלהם בארבע או ב-10 פניות ביום. אני קיבלתי פניות שהם צריכים לפחות 10 בקשות ביום. אבל אני חושב שאנחנו כן צריכים לתת מגבלה על הסכום החודשי שלקוח ישלם בשביל מידע. לא, על הארבע זה בחינם.

מגבלה על הסכום החודשי שלקוח ישלם. שלא פתאום יגידו כל בקשה מעבר לארבע היא 10 ₪. אבל רכז, קרעי, את כל הסוגיות. החוק לא מתייחס אבל למחיר שלקוח משלם. לא, הוא רוצה מגבלה. אבל הלקוח בסוף משלם. הלקוח מיוצג על ידי נותן השירות. אין התייחסות בחוק לסכום שלקוח משלם.

הוא מדבר על הגבלת היקף הגבייה בגין אותם שירותים. אין מחיר גג. אז אני חושב שצריך להיות 10 ₪ בחודש. זה לא גבייה מהלקוח, מהלקוח אסור לגבות כסף בעבור זה. זה מנותן השירות. אבל נותן האשראי בסופו של דבר הוא לא נדבן שייקח ויספוג את הכול על עצמו. ברור שהוא ישית את העלויות. אבל הוא לא גובה על המידע,

על ההצעה.

לא, הלקוח ישלם על הצעות כלכליות שהוא קיבל. אבל הלקוח ישלם. אנחנו לא חיים בעולם אוטופי, אף אחד פה לא ייתן שירות התנדבותי. אם נותן האשראי יצטרך לשלם על המידע שהוא צורך בשביל אותו לקוח, הלקוח ישלם את זה בסוף בריבית. שלמה, ההערה שלך נידונה בפירוט רב. שמעתי את הבקשה ל-10 ₪ וקבענו שבתוך שנה אנחנו נדון בזה מחדש, גם האם זה עובד, האם המערכות הטכנולוגיות מסוגלות לקבל את כל הפניות. היו הסתייגויות להיקף הזה, יש כאלה שטענו שזה מספיק.

אם אדם מקוון אונליין אז הוא לא מוגבל בפניות, אם יש לו חיבור אונליין למערכת, זה רק למי שנכנס אליה בצורה לא סדורה. ולכן אני לא מקבל את ההסתייגות. אז אני מבקש. אבל בטח אתה רוצה שהיא תגיע למליאה כמובן.

אני לא יודע, שתהיה מגבלה חודשית שלכל היותר 10 ₪ בעבור הלקוח. תעביר את זה בכתב. לא, הינה איתי כותב את זה. בעל פה? תורה שבעל פה? בסדר, זה תלמודיסט, הוא תורה שבעל פה. רוצה להצביע עליה? מי בעד ההסתייגות? הצבעה ההסתייגות לא אושרה תודה אדוני יושב הראש. אני ברשותך חוזר לכספים, גיל פרישה לנשים זה גם חשוב. טפל לנו בכספים, אני סומך עליך. בבקשה. לפני סעיף 30, הזכירו לי כאן נציגי האוצר, יש סעיף שפשוט לא מוספר, כדי לא לשנות את המספור של כל החוק. הקראנו אותו, אני אקריא אותו עוד פעם. הקראנו אותו אבל צריך להצביע עליו. עניינו "העברת מידע ללקוח". למה אתם לא קוראים לו 29(ב) או 30(א)? כן, 92(א). מה הבעיה? אין בעיה. אני מקווה שבחוק זה לא יהיה 29(ב). עכשיו זה 29(ב) - "העברת מידע ללקוח" "נותן שירות אשר נותן שירות ריכוז מידע פיננסי ללקוח, כאמור בסעיף 25(א)(1), יאפשר ללקוח לקבל לידיו את המידע שריכז עבורו באופן מאובטח. מאסדר נותן השירות רשאי לקבוע הוראות לעניין זה". תודה רבה. מי בעד סעיף 29(א)? הצבעה סעיף 85(29)(א) אושר סעיף 30 עניינו "אירוע אבטחה חמור". בסעיף קטן (ב) אנחנו עסקנו כאן בוועדה בזכות של הלקוח לקבל עדכון או דיווח על אירוע אבטחה חמור ויש כאן עוד איזשהו חידוד שביקשו נציגי הממשלה לעניין הנסיבות שבהן רשם מעבירי מידע רשאי לעכב או למנוע את העברת המידע ללקוח. אני אקרא את כל סעיף קטן (ב) עם התוספת. "הרשם יורה לנותן השירות, לאחר שנועץ בראש מערך הסייבר הלאומי ובמאסדר נותן השירות, להודיע על אירוע אבטחה כאמור בסעיף קטן (א) גם ללקוח כשיש חשש לפגישה ממשית בפרטיותו בעת האירוע, או למקורות מידע נוספים הנותנים לנותן השירות גישה למידע פיננסי, אולם הרשם רשאי לעכב או למנוע הוראה כאמור בשל נסיבות הנוגעות להתמודדות עם אירוע האבטחה". וכאן התווספה עוד עילה "או משיקולים מיוחדים שנוגעים לפגישה ממשית בלקוחות נותן השירות". הסיפא נשארת כפי שהייתה. מי בעד סעיף 30? הצבעה סעיף 85(30) אושר מי בעד סעיף 31?

סעיף 85(31) אושר מי בעד סעיף 32?

סעיף 85(32) אושר מי בעד סעיף 33? הצבעה סעיף 85(33) אושר מי בעד

הצבעה סעיף 85(34) אושר מי בעד סעיף 35? הצבעה סעיף 85(35) אושר מי בעד סעיף 36?

הצבעה סעיף 85(37) אושר מי בעד סעיף 38? הצבעה סעיף 85(38) אושר מי בעד סעיף 39? הצבעה סעיף 85(39) אושר מי בעד סעיף 40? הצבעה סעיף 85(40) אושר מי בעד סעיף 41? הצבעה סעיף 85(41) אושר לגבי סעיף 42 "חשבון משותף" אתם רוצים להציג את הסעיף? נקריא אותו פשוט. הסעיף הזה

"חשבון משותף" סעיף 42(א): "מקור מידע לא יאפשר

אלא אם כן הרשאת הגישה ניתנה בידי כל בעלי החשבון.

בחשבון משותף ביחד ולחוד הרשאת גישה שייתן כל אחד מבעלי החשבון תיחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כולם". בסעיף זה "חשבון משותף ביחד ולחוד חשבון משותף אשר על פי הסכם ההתקשרות עם מקור המידע כל אחד מבעלי החשבון רשאי לתת הוראות בחשבון ללא צורך

סעיף נוסף, סעיף קטן שלאחר מכן: "מקור המידע יודיע לבעלי חשבון משותף ביחד ולחוד בעת חתימת הסכם ההתקשרות עמם על כך שהרשאת גישה לפי חוק, שייתן כל אחד מבעלי החשבון, תחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כולם".

מי בעד סעיף 42?

סעיף 85(42) אושר מי בעד סעיף 43? הצבעה סעיף 85(43) אושר מי

בידי מקור מיד" יש כאן איזושהי תוספת שביקשו נציגי הממשלה. נכון, אנחנו מבקשים להוסיף את הממונה על התחרות לצורך ההתייעצות. תגיד רק מה הנושא של הסעיף ובאיזה סעיף קטן אתם מבקשים להוסיף. אנחנו מדברים על סעיף קטן (ג). הסיפא של סעיף קטן (ב) אומרת ש"מקור מידע לא יגבה תמורה שונה מנותני שירות שונים בעד גישה למידע שניתנת בתנאים דומים". כאילו, המחיר שיהיה מחיר זהה בתנאים דומים, כאשר במהלך הדיון עלתה בקשה לאפשר גמישות ואנחנו רוצים לאפשר את זה. אנחנו מאפשרים לשר האוצר לעשות שינויים ואני אקריא את הסעיף, כאשר השינוי שאנחנו מבקשים מהדיון הקודם זה להכניס למסגרת ההתייעצות גם את הממונה על התחרות שיכניס את השיקולים האלה לכלל השיקולים במתן התקנות האלה. אני אקריא את הסעיף: "שר האוצר בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות, מאסדר מקור המידע והממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח 1988, בסעיף זה "הממונה על התחרות" ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות שבהן מקור מידע יוכל לגבות תמורה שונה מנותני שירות שונים בעד גישה למידע פיננסי הניתנת בתנאים דומים. ובעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל, השר בהסכמת הנגיד ולאחר התייעצות עם מאסדר נותן השירות והממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כאמור". תודה רבה. מי בעד סעיף 45?

סעיף 85(45) אושר מי בעד סעיף 46? הצבעה סעיף 85(46) אושר מי בעד סעיף 47? הצבעה סעיף 85(47) אושר מי בעד סעיף 48? הצבעה סעיף 85(48) אושר מי בעד סעיף 49? הצבעה סעיף 85(49) אושר מי בעד סעיף 50?

סעיף 85(50) אושר מי בעד סעיף 51? הצבעה סעיף 85(51) אושר מי בעד סעיף 52? הצבעה סעיף 85(52) אושר מי בעד סעיף 53? הצבעה סעיף 85(53) אושר מי בעד סעיף 54? הצבעה סעיף 85(54) אושר מי בעד סעיף 55? הצבעה סעיף 85(55) אושר מי בעד סעיף 56? הצבעה סעיף 85(56) אושר מי בעד סעיף 57? הצבעה סעיף 85(57) אושר מי בעד סעיף 58? הצבעה סעיף 85(58) אושר מי בעד סעיף 59? הצבעה סעיף 85(59)

אושר מי בעד סעיף 61? הצבעה סעיף 85(61) אושר מי בעד סעיף 62? הצבעה סעיף 85(62) אושר מי בעד סעיף

הצבעה סעיף 85(63) אושר רגע יש לי רק לחדד לגבי סעיף

בסעיף (ב) אנחנו כותבים שהוראות החוק לא יחולו לגבי מיידעים מסוימים. עלתה פרשנות שאולי סוגי מידע שמועברים בחוקים אחרים,

הניידות וחוק מעבר נתוני אשראי וחוק המסלקה.

זה פשוט כל המידע הבנקאי, כל המידע על אשראי, כל המידע על אשראי שמועבר במסלקה וכמובן שלא זאת הייתה הכוונה. הסברנו את זה גם במפורש בדיון הקודם,

פשוט עלו טענות לגבי זה שזה לא חודד בצורה מספיק בהירה. אז אנחנו מחדדים. מידע שמועבר במסגרת חוק הניידות, למשל לדוגמה, במהלך הניידות מועברים מיידעים בין בנקים, כאשר המידע הזה אם אתה יכול היית להבין, זה עלול להילכד בתוך הגדרת שירות מידע פיננסי. אנחנו מבהירים שכאשר המידע הזה מועבר לפי החוק הזה, לפי ניידות לדוגמה, אז לא חל החוק ולא צריך רישיון נוסף שנותן שיפוט. אוקיי, הגיוני. אם אפשר להוסיף לחידוד רק. הדגש בסעיף הזה הוא לא על סוג המידע, כי המיידעים בסוף בעולם הזה - - אנחנו לא רוצים לפגוע בחוק הניידות בגלל החוק החדש הזה. אלא על מנגנון ההעברה, הדגש הוא על החרגה של מנגנון העברה שחוקים אחרים מסדירים אותם,

שהוא בתוקף. חכה רגע, ראיתי את היד שלך, חכה שנייה. הביטוח, רצית להגיד משהו? אדוני, יש פה שאלה פרשנית רחבה, אנחנו דנו על זה עם האוצר. אני חושב שמה שקורה פה עכשיו הוא דבר לא הוגן. זה נושא רחב, זה נושא פרשני רחב ואנחנו עשינו דיון על זה אתמול, לא הגענו להסכמות.

מה רצית שיהיה?

יש שאלה לגבי מידע שנמצא בתוך המסלקה הפיננסית. זה נושא רחב, נושא פרשני, אנחנו ביקשנו לדבר, אנחנו ביקשנו שהדבר הזה יאמר לפרוטוקול דברים אחרים. מה המלצתך? אנחנו מבקשים שכל הנושאים שקשורים לנושאים של החברות שכפי שמוצג בחוק יסגרו בפרוטוקול עם המאסדר. אנחנו דיברנו על זה לפני הדיון ולגבי השאלה הפרשנית - - רגע, לא יהיה פה פינג פונג, אני רוצה לשמוע אותו עד הסוף ואחרי זה אתם תתייחסו בסוף.

יש שאלה פרשנית לגבי המידע שנמצא במסלקה הפנסיונית שהיא מוחרגת מהחוק. אני הבנתי, מה המלצתך? אז אנחנו דיברנו על זה אתמול, סיכמנו את הדברים וסוכם שזה לא, שהדברים יישארו כפי שהם בלי חידודים לגבי הסעיף הזה. בלי חידודים. בלי, וזה לא הוגן מה שקורה כאן. עכשיו, לגבי נושא אחר. למה לא הוגן? אם אנחנו רוצים לשמור על חוק הניידות. לא, זה לא קשור. יודע יובל על מה אני מדבר. אבל למה אתם לא מדברים? מה זאת שפת קוד? אם מדברים, מדברים על הכול. אם לא, אז לא. אדוני יושב הראש אני אשמח להתייחס. לא היה שום סיכום, היה סיכום אחד לגבי תאגידים גדולים, לגבי הלוואות של תאגידים גדולים שאיגוד חברות הביטוח ביקשו להתייחס אליהם, אנחנו נתייחס אליהם. אתה תתייחס לבקשה הזאת. נתייחס לבקשה בנפרד. ובסעיף הזה אתה לא רואה צורך להוסיף שום דבר? וזה גם חד משמעית זה מה שהיה הסיכום, הייתה הבהרה ברורה. אני גם אעביר שוב, אדוני יושב הראש - - בסדר, בסעיף הרלוונטי תתייחס. שי, שי בבקשה. אני רק רוצה להעיר הארה ב-א' שהיום בחוק מאגר נתוני אשראי כאשר כל אזרח פונה ומבקש, פונה לבנק או לכל גוף אחר, זה מופיע לו ואז יוצא מצב שהיום אם הוא מבקש מכמה גופים, הדירוג שלו נפגע. זאת מציאות קיימת, שהיום ככל שאדם מבקש יותר על פניו הדירוג שלו נפגע. האם בעצם הבקשה שכזאת, האם גם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי? שי העלאת את השאלה הזאת בזמן הדיונים, אנחנו מדברים פה על אירוע שונה. אני שאלתי, רק הבהרה. זה לא עניין החוק הזה. לא, אני שואל שלא תהיה פה איזושהי - - כן אבל זה לא מעניין החוק הזה, דירוג האנשים לא מופיע בחוק הזה. יש לך עוד משהו להגיד איתי?

מה שאני מבקש לבדוק, האם צריך יהיה לחדד את הנוסח בהתאם לכוונה שאתם הבעתם כאן. אפשר לחדד את הנוסח, להבנתנו זה מובהר בנוסח. לדעתי כן כדאי להבהיר כי זאת הייתה הכוונה. יש לכם הצעה? אנחנו מציעים להתייחס להחרגה - - אתם יכולים לנסח את הנוסח עכשיו מיידית? או שנשים את זה בסוף ותביאו לנו נוסח לסעיף הזה? אתם רוצים עוד לבדוק? או שאתם רוצים לחדד עכשיו? רגע נתייעץ עם עמיהוד שנייה. אנחנו עוזבים את סעיף 64, נצביע עליו בסוף. שקט ודממה, לשבת. סעיף 64 ינוסח ויוצבע בסוף. מי בעד סעיף 65? הצבעה סעיף 85(65) אושר רגע, לגבי סעיף 66(א). אתה לא זריז איתי, בבקשה, (א). סעיף 66(א) אפשר להצביע עליו, אנחנו פשוט העברנו אליו את ההסמכות שהיו קבועות בהגדרות. זאת אומרת, שההסמכות להרחיב עניינים שונים בחוק, תכולת החוק וכולי יהיו קבועים בסעיף אופרטיבי ויהיה ברור מה באישור ועדה ומה לא. ועשינו את זה, יפה. וזה סמכויות הוועדה בעצם והדיווחים וכולי. האישורים. האישורים ויש סעיף דיווחים. נכון, אנחנו נגיע אליו.

מי בעד סעיף 66 ו- 66(א) רבא? הצבעה סעיפים 85(66) ו-85(66)(א) רבא אושרו מי בעד סעיף 67? הצבעה סעיף 85(67) אושר לגבי סעיף 68 גם כאן יש לנו חידודים. זה קצת כמו שנות המדינה. קצת חורג משנות המדינה החוק הזה. כן, 68?

סעיף 68 אני מזכיר, עניינו "תיאום בין הרגולטורים ושמירה על אחידות". ואנחנו בוועדה עמדנו על כך שתהיה סמכות רחבה יותר לשר האוצר אם מצא כי נכון לעשות כן לשם שמירה על האחידות בהוראות שחלות על כלל הגופים הרגולטורים לעניין החוק הזה, להתקין תקנות גם בנושאים שבהם יש למאסדרים השונים סמכות לפי החוק. אני אקרא את הנוסח של סעיף קטן (ב): "השר רשאי, אם מצא כי נכון לעשות כן לשם שמירה על אחידות בהוראות" וכאן יש תוספת "לפי חוק זה שחלות על גופים שונים המפוקחים על ידי מאסרים שונים או חלות על גוף אחד והוא מפוקח על ידי יותר ממאסדר אחד, או אם מצא כי נכון לעשות כן לשם שמירה על עניינם של לקוחות", וכאן אני מוסיף "או אם לא נקבעו הוראות מאסדר".

אם השר רואה שפשוט מכל מיני סיבות הרגולטור לא קבע הוראות מאסדר, אז הוא יהיה רשאי להתקין תקנות בעניינם שבהם ניתנה סמכות למאסדר לקבוע הוראות מאסדר לפי חוק זה, ואנחנו מוחקים בעצם רשימה של הסעיפים שהגבילה את הסמכות של השר". ובסיפא, יש כאן עוד חידוד לעניין ההליך של התקנת התקנות האלה: "תקנות לפי סעיף קטן זה יעודכנו בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות או מאסדר מקור המידע לפי העניין ולעניין תקנות לפי סעיף 24(2) גם בהתייעצות עם שר המשפטים", וכאן אני מוסיף "התקנות לפי סעיפים 29(ז), 34(ב)" שהם כתובים לכם כאן, אני מוסיף גם "27(ג)(1), 29(ג)(3) ו-47(א)(1) ו-(2). התקנות לפי הסעיפים האלה יהיו גם בהסכמת שר המשפטים. קבע השר תקנות בעניינים כאמור, רשאי המאסדר לתת הוראות באותם עניינים בכפוף לתקנות שקבע השר". מי בעד סעיף 68? הצבעה סעיף 85(68) אושר מי בעד סעיף 69? הצבעה סעיף 85(69) אושר מי בעד סעיף 70? הצבעה סעיף 85(70) אושר מי בעד סעיף 71? הצבעה סעיף 85(71) אושר מי בעד סעיף 71(א)

הצבעה סעיף 85(71)(א) רבא אושר מי בעד סעיף 71(ב) רבא? הצבעה סעיף 85(71)(ב) רבא אושר מי בעד סעיף 71(ג) רבא?

סעיף 85(71)(ג)

אושר מי בעד סעיף 72? הצבעה סעיף 85(72) אושר לגבי סעיף 73 אנחנו מבקשים מנציגי האוצר כן להקריא את הסעיף הזה, עניינו בעצם ב"הוראות מעבר לעניין חשבון משותף ביחד ולחוד". מאחר שבסעיף 42 לגבי החשבונות המשותפים הוועדה קיבלה שינויים, היה צריך להתאם גם את הוראות המעבר. בבקשה. 73(א) "בסעיף זה חשבון משותף ביחד לחוד, חשבון משותף שהסכם ההתקשרות לגביו נחרט לפני יום התחילה ואשר על פי הסכם ההתקשרות עם מקור המידע, כל אחד ממנהלי החשבון רשאי לתת הוראות בחשבון ללא צורך בהסכמת בעל החשבון האחר". הסעיף קטן הבא אחריו "מקור המידע יידע את בעלי החשבון בחשבון משותף ביחד ולחוד כאמור בסעיף קטן (א) על כך שהרשאת הגישה שייתן כל אחד מהם תחשב כהרשאת גישה שניתנה בידי כל הבעלים בחשבון. הודעת מקור המידע לפי סעיף קטן זה תשלח 21 ימים לפחות לפני יום התחילה". סעיף קטן הבא "מאסדר מקור המידע ייקבע בהוראות מאסדר, הוראות לעניין הודעת מקור המידע לפי סעיף קטן (ד) ובכלל זה הפרטים שיחללו בה ואופן המשלוח שלה, ההוראות כאמור יקבעו עד המועד האמור בסעיף 75 (ב)". תודה. מי בעד סעיף 73? הצבעה סעיף 85(73) אושר לסעיף 74 גם כן יש לנו תוספת.

עמיהוד אתה רוצה להציג?

סעיף קטן (ג) לגבי ההסמכה. "גוף פיננסי מייצג נותן שירות או גוף אחר שנקבע לפי סעיף 26(2)(ב) ו-(ג)". אנחנו מוסיפים ו-(ג). נכון. "במקרה שקיבל מעוסק ותיק מידע שמקורו בפרטי לקוח בהתאם להוראות סעיף 29 כפי שהוא חל בסעיף קטן (ב) יחולו עליו ההוראות בסעיף האמור גם ביחס לאותו מידע". הסעיף הזה אומר שמי שמקבל מידע מעוסק ותיק יחולו לגביו הוראות החוק כאילו הוא קיבל את המידע הזה לא באמצעות המערכת, כאילו נותן השירות, כאילו מדובר במידע שנותן השירות קיבל מהמערכת הרגילה. אנחנו אתמול או שלשום הוספנו את האפשרות להוסיף יחידים שיוכלו לקבל מידע מנותן השירות וכאן אנחנו קובעים שכאשר הם יקבלו מידע מנותן השירות, גם אם זה יהיה עוסק ותיק, הוראות החוק יחולו לגבי המידע הזה. תודה. מי בעד סעיף 74? הצבעה סעיף

הצבעה סעיף 85(75) אושר לגבי הסעיף הבא שלא מוספר, אנחנו נקריא. עניינו בעצם בדיווח של שר האוצר לוועדת הכלכלה של הכנסת לגבי יישום החוק ואני אקרא את הסעיף עם כמה שינויים שהוסכמו גם עם נציגי הממשלה. "(א) שר האוצר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אחת לשנה ולמשך חמש שנים" אנחנו עשינו כאן שינוי לעומת הנוסח שפורסם מכיוון שלא יהיה בהכרח, לא תהיה הפרדה כזאת כמו שעשינו כאן בין דיווח על היערכות ליישום ובין דיווח אחר כך על כל הפסקאות, על כל העניינים המנויים בפסקאות 1 7. אני אקרא: "הדיווח יהיה אחת לשנה ולמשך חמש שנים החל מיום כ"ה בסיוון התשפ"ג, 14 ביוני 2023, על יישום הוראות חוק זה ובכלל זה על כל אלה. שינוי במדדי תחרות מקובלים ומידת ההשפעה על התנהלות כלכלית של לקוחות ביחס למוצרים ושירותים המפורטים בסלי המידע שנכנסו לתוקף במהלך התקופה שלגביה ניתן הדיווח. דיברנו על היקף השימוש. אמרנו - "שינוי במדדי תחרות מקובלים ביחס למוצרים והשירותים המפורטים בסלי המידע שנכנסו לתוקף במהלך התקופה שלגביה ניתן הדיווח ועל היקף השימוש". אבל אולי נעביר את היקף השימוש גם לפני כן, שזה יהיה רק על,

שיהיה ברור שזה על המוצרים והשירותים.

שינוי בהוצאה של משקי הבית על מוצרים ושירותים פיננסים ביחס למוצרים ושירותים המפורטים בסלי המידע שנכנסו לתוקף במהלך התקופה שלגביה ניתן הדיווח. מספר הבקשות לקבלת רישיון או אישור למתן שירות מידע פיננסי, מספר מקבלי הרישיון או האישור וכן מספר מקבלי הפטור מרישיון ואישור לפי סעיף (3)(ב). מספר התלונות שהוגשו על ידי הלקוחות למאסדר נותן השירות ואופן הטיפול בליקויים שהתגלו אם התגלו. עמידה בקביעת הוראות מאסדר רישיונות לפי סעיף 75. פעולות הפיקוח והאכיפה שנעשו לפי חוק זה. ובכלל זה מספר העיצומים הכספיים שהוטלו בשל הפרתם ושל אילו הפרות הוטלו. תמורה שגובה מקור מידע מנותן שירות בעד מתן גישה למידע פיננסי לפי סעיף 45." וכאן מגיע חידוד לעניין הדיווח הראשון, זה יהיה סעיף קטן (ב): "דיווח ראשון לפי סעיף קטן (א) יכלול מידע כאמור בפסקאות 3 7" כלומר, לא יכלול את המידע שמנוי בפסקאות 1 2. "וכן מידע על היערכות ליישום החוק".

בדיווח הראשון תצטרכו לדווח לוועדה על ההיערכות. אנחנו מוסיפים הוראה נוספת שבעצם קובעת שכל רגולטור ימסור לשר האוצר, לשם העברת הדיווח הזה, עד 31 במרץ בכל שנה ולמשך תקופת הדיווח את המידע שנדרש לצורך הדיווח.

כדי שלשר האוצר תהיה יכולת לרכז, לתכלל את כל המידע לצורך הדיווח לוועדה, כל רגולטור שמנוי כאן בחוק ידווח, ימסור דיווחים לשר האוצר עד סוף מרץ ולאחר מכן ביוני אנחנו נקבל את הדיווח הכולל. אז איך אתה קורא לסעיף הזה? הסעיף שהוקרא על ידי איתי. 75(א) רבא אפשר. 75(א) רבא מי בעד? הצבעה סעיף 85(75)(א) רבא אושר יש לנו עוד הצבעות? שנחזור ל-64 או בסוף? 64 בסוף. איפה אתה מכניס את ההתייחסות שלך למה ש- בתוספת ה-12. אוקיי. מצביעים על התוספות? על כל התוספות צריך להצביע. קדימה. ויש תיקון לעניין התוספת ה-12 שעניינה "סוגי חשבונות שהחובה לתת הרשאת גישה לפי סעיף 38 לחוק לא תחול לגביהם". בפסקאות 3 ו-4 במקום "חשבון שלגביו בעל החשבון לא הסכים" אנחנו נכתוב "חשבון שלגביו לא הוסכם" בפסקה 3. "במסגרת הסכם ההתקשרות עם מקור מידע כי ניתן יהיה לבצע פעולות באמצעים מקוונים". ובפסקה 4 תיקון שלגביו לא הוסכם "במסגרת הסכם ההתקשרות עם מקור המידע כי ניתן יהיה לצפות במידע של הלקוח באמצעיים מקוונים". אתם רוצים להסביר את השינוי?

אנחנו מאפשרים, הסעיף מדבר על חשבונות או שלא ניתן לעשות בהם פעולות באופן מקוון או שלא ניתן לצפות במידע שלהם. זאת הייתה ההסכמה בין הצדדים, אז מה שאנחנו כותבים זה לא רק שבעל החשבון לא הסכים אלא גם מאפשרים, יש מצבים שגם מקור המידע לא מאפשר את זה. אז לכן חידדנו את הנוסח.

רגע אדוני יושב הראש, שנייה רק התייחסות לתוספת ה-12. עלתה פה בקשה מאיגוד חברות הביטוח לגבי סיפור של הלוואות לגופים גדולים. כעיקרון אנחנו חושבים שלא נכון להחריג כרגע הלוואות לגופים גדולים כי מדובר פה בסוף בהנגשה של כל המידע הפיננסי שנמצא במערכת. עם זאת, הפרוטוקול לגבי הנגשת מידע של תאגידים גדולים עוד לא הושלם. ושם אתה תוכל להתייחס, והחיל עליהם רק מה שנחוץ? שם אנחנו נבחן את זה שוב, אנחנו לא נוכל בעצמנו - - רק בשביל ההבהרה, הטענה היא ששיטת האשראי בחברות גדולות של מאות מיליונים לא מתבצעת במחשבים אלא בתהליכים אחרים. הטענה היא גם יותר מזה, שגם יש מספיק תחרות במגזרים האלה. אתה רוצה להבהיר את הבקשה?

העניין העקרוני פה, הרציונל של החוק הזה הוא חוק צרכני, הוא חוק שנועד לעסקים הקטנים בינוניים ובטח לא נועד למקום שתאגיד גדול מדבר, אנחנו מדברים על מקום של הלוואה של עשרות או מאות מיליונים ואז אנחנו מדברים בכלל על שיטה עסקית אחרת, זה בכלל לא, החוק הזה לא רלוונטי, כאילו זה ברור שאם ייווצרו ממשקים כאלה - - בכל מקרה, נחה דעתך שבניסוח המפורט של,

פרוטוקול? איך קראת לזה? פרוטוקול וככל שאנחנו נרצה לשנות את זה, אנחנו נצטרך לחזור אליכם פה לוועדה במסגרת התוספת ה-12 עם היכולת לשנות ולאשר. כן, אבל אתם פתוחים לדבר איתם על זה? אנחנו מבקשים שיתקיים דיון על הנושא הזה. קיבלת יותר מדיון. קיבלת דיון, לא, דיון אני מבטיח לך לעשות, זה פה בוועדה. שנחזור לוועדה עם זה. דיון אנחנו יודעים לעשות, אנחנו לא צריכים אף אחד כדי לזמן דיון. אבל קיבלת רצון לבחון ברצינות ואם יש היגיון בריא בדברים, אז הם בתוך הפרוטוקול ויגדירו את זה ויתקנו את התוספת ה-12 ויביאו לאישור הוועדה. ואם לא יהיה דיון אצלם, יהיה דיון פה, אבל יהיה דיון וישמעו אתכם ואם יש היגיון. אתה רוצה שזה יחזור לאישור ועדה? זה חייב לחזור כי כל התוספת מגיעה לזה ואתה גם רוצה שזה יחזור לאישור ועדה כדי שאנחנו נהיה הסמכות להכריע שאכן זה קורה ומתקדם. הצבעה על כל התוספות. הצבעה על כל התוספות, מי בעד? הצבעה כל התוספות אושרו אז סיימנו את ההצבעות? סעיף 64 הקראה של הנוסח המתוקן, בבקשה. או שאנחנו נבהיר, יכול להיות שצריך יהיה לחדד בנוסח את מה שנאמר כאן. כן, אבל תקריאו פחות או יותר מה מוסכם. שהעברת המידע תוחרג, לא המידע מוחרג. תקריאו מה מוסכם. אני מבין שסעיף 64 מסעיר אתכם? תן להם, דווקא עד עכשיו הם היו בסדר. תן להם קצת להתדיין.

ביטוחי רכוש אגף שוק ההון, התייחסות לסעיף 64,

תעשו את התדיינות בלחש, בלחש.

לגבי סעיף 74 רק מבקש לדעת, הבהרה,

האם יקבלו חלק מהחוק? או אם יגיע מהלקוחות? איזה מידע ליחידים או יועצים יקבלו? כבר הצבענו על זה והבהרה אתה תיקח אחר כך מאנשי המקצוע. החוק הזה כבר הוצבע פה. חברים מה מצבכם? אוהד מעודי איתנו מהזום? הוא לא עונה לנו, חייגו אליו. טוב, הוא לא איתנו, בסדר. תנו לנו את ההבהרות לגבי סעיף 64 שנצביע עליו. אדוני יושב הראש, מה שאנחנו נגיד במהות הנוסח מתייחס לזה שהעברת מידע

מבחינת נוסח,

שי אבו, רצית להגיד משהו.

אני חושב שהרבה גם מאלה שנמצאים בזום וכולם פה אחד רוצים להגיד תודה רבה לכל האנשים שעמלו, ממשרד האוצר, היועצים המשפטיים, על העבודה הרבה שהם באמת עשו פה כדי לקדם את הנושא החשוב הזה. כאזרח אני רוצה לומר באמת תודה גדולה. אני רוצה להודות לך יושב הראש, אני חושב שהוועדה שמנוהלת על ידך, הלוואי והיא הייתה בבואה לכל מי שצופה ולכל אזרח שרואה את הכנסת היום. אז לומר לך באמת תודה ותודה לך על הרצון ועל ההקשבה לתת חשיבות רבה גם ליועצים פיננסים, יועצי משכנתאות ובכלל. אני חושב שלצד כל הפיתוח הטכנולוגי הרב חשוב שמאחורי כל המספרים, כאלה ואחרים,

יש אנשים, יש בני אדם שצריך להבין את המכלול הרב של מה הם צריכים וכולי. אז באמת אני רוצה לומר תודה רבה לכל אחד, למנהלת הוועדה ולכולם. תודה רבה לך שי והמאבק שלנו להכניס גם את היועצים הפיננסים ואת יועצי המשכנתאות הוא משתי סיבות. יועצי המשכנתאות הם הראשונים שאתגרו את הבנקים במשכנתאות טובות יותר ללקוח דרך השוואת מוצרים ומשא ומתן. לקוח פרטי לא ידע לעשות את זה וכשנכנסו יועצי המשכנתאות ניתן היה להבין יותר ולשאת ולתת. וגם היועצים הפיננסים ויועצי המשכנתאות הם יכולים להיות עוסק זעיר או עוסק מורשה, הם סוג של חנות מכולת של העולם הפיננסי, אבל מכולות זה דבר חשוב, אין אוכל בלי מכולת. ואנחנו רוצים שגם עוסק זעיר ועוסק מורשה יוכל להיות חלק מהעולם הפיננסי ולא רק גופי ענק עם עוצמה, לפעמים לא מוגבלת. אז תודה לך על הדברים. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שליוו. אדוני יושב הראש אפשר להגיד מספר לפני שאתה מסכם?

קודם כל אדוני יושב הראש אני רוצה להגיד תודה גדולה לוועדה על הדיון בחוק. אנחנו באמת מאמינים שהחוק הזה הוא פריצת דרך אמיתית בתחרות בעולם הבנקאות ואני בטוח שנצליח, שבעזרת החוק הזה ובעזרת צעדים נוספים שנעשים היום בעולם פיננסי אנחנו נצליח להביא לפריצות דרך אמיתיות בתחרות לטובת הצרכן ולטובת מערכת פיננסית טובה יותר ויעילה יותר. אני רוצה להודות לך על הקידום של החוק הזה והייעוץ המשפטי של הוועדה על הליווי הצמוד והדיונים האינטנסיביים. הרבה מאוד שעות היה להם איתנו, ניתן להם הפסקה עכשיו, לא להרבה זמן אני מקווה. המדינה ממשיכה שבוע הבא, אתה יודע. מאתנו, אנחנו להקה נפרדת החבר'ה הפיננסים. אבל אולי העבודה מתחילה עכשיו כי חוק בלי יישום, מה זה שווה? וחוק בלתי תוצאות, מה הואילו חכמים בתקנתם, כפי שאומרים.

גם למנהלת הוועדה וגם כמובן לכל השותפים. יש פה הרבה מאוד שותפים מהמשרדים, לא יודע כמה פעמים אנחנו רואים שמגיעים כל כך הרבה שותפים מהמשרדים ואנחנו מגיעים כולם ביחד כגוש אחד. אפילו על סעיף 64. אפילו על סעיף 64. עשיתם דרמה קטנה, מה שנקרא, לסיום. אז אני רק אגיד ברמת השמות ברשותך. מגיע שכל אחד יוזכר בשמו. בבקשה. לגמרי, בסוף אני בא ומדבר פה. אבל אנחנו גם נזכיר את כל עובדי ועדת הכלכלה, לא פה תהיה אפליה. בבקשה כן. זה יהיה ממש ממש מהר. מרשות לניירות ערך לאמיר ואורית. אנחנו בחוץ כבר. אני עוד לא הזכרתי אתכם, הוא גנב לי את הנאום אבל אחרי זה אני אתייחס. בבקשה יובל.

אורלי ואביטל מרשות לניירות ערך. ממרד המשפטים ללירון ולחמוטל. מבנק ישראל לאילנית וחן. מרשות שוק ההון לאיילת,

אוהד ואייל ומרשות התחרות לטובי וזהר. וכמובן לאביגיל ואולי יותר מכולם אצלנו לעמיהוד שעבד שעות אינסופיות על הנוסח הזה. כן, הוא נולד צרוד או שהוא נהיה צרוד? יפה. סיימת יובל?

אז אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהיו איתי פה באש ובמים, בחוק מורכב, גדול, מאסיבי, לעיתים יכול להיות משעמם לאוזן בלתי מורגלת ומקצועית, והתמידו. תודה לכם מיכל שיר, לימור מגן תלם, - - - ומופיד אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו. מה שנקרא באת לקחת את הדובדבן. אני שמח לשמוע שאתה מקבל כל כך הרבה מחמאות. עכשיו, אותי זה לא מפתיע, אני מכיר אותך. אני מצטרף למחמאות. תודה איש יקר. אני רוצה להודות לצוות ועדת כלכלה שהיום נקריא אותם בשמם. בבקשה המנהלת עידית. דיקלה טקו סגנית מנהלת הוועדה, יפעת לוי ישראל, כוחי שבתאי ומרינה גסקה זר. והיועץ המשפטי שלנו איתי וצוותו, תקריא אותם בשמם. עו"ד מרב תורג'מן, ממונה בכירה ביעוץ המשפטי וגילי המתמחה שלנו. יפה. ליאור הדובר שלנו, תקריא אותם בשמם. ליאור והחבר'ה, והמתמחים. והצוות שלנו בשידור של ערוץ הכנסת, מה השמות שלכם? רועי יוספוב ויסמין עמר. ואיש הזום שלנו? משה בכר. והסדרן שלנו?

יפה מאוד. לפרוטוקול, איך קוראים לך? יעל אפללו. אני באמת רוצה להודות לכולם. זה הכול בזכות יובל טלר שהתחיל פה עם השמות. אנחנו שווין הזדמנויות פה בקרדיט. רק השמות שלנו לא נאמרו פה. שי אמרתי, והמג"ד במילואים, איך קוראים לך? סמג"ד, גיל סלומון.

חבר הכנסת רון כץ. רון כץ היה איתנו בדיונים קודמים, עוד רבים אחרים. איתן גינזבורג. איתן גינזבורג שהחליף אותי בחלק מהדיונים. אני רוצה להגיד גם משהו מהותי על החוק הזה. אנחנו יודעים שענף הבנקאות בישראל סובל מסגירות, מסטגנציה, ממיעוט שחקנים ומחוסר תנודה. גם תנודה של לקוחות בין בנקים וגם שינויים משמעותיים בעוצמת החברות שפועלות בתחום הבנקאות, העסק די מקובע. יש הזדמנויות לכלכלה הישראלית בתחום הבנקים, כניסה של הבנק הדיגיטאלי ובנק אופק בבעלות קואופרטיבית, אלה שני בנקים שאמורים להיכנס לפועלה ולהשפיע בשנים הקרובות. לצידם חברות של פינטק ישראלי שנמנעו מלהיכנס לישראל, אולי בגלל רגולציה, אולי בגלל היעדר זמינות של המידע הפיננסי. המהלך הזה של חוק הבנקאות הפתוחה מצטרף לחוק הניידות שמאפשר מעבר בין בנקים תוך שבוע, אבל כל הרפורמות הללו יבחנו בפועל בתוצאה שלהם. האם יהיו לנו יותר חברות פינטק שעובדות בישראל? האם נגלה שהבנקים החדשים התבססו, הרי כניסה של שני בנקים חדשים לעולם בנקאות של ארבעה גדולים ועוד כמה קטנים, זה בעצם שינוי של עשרות אחוזים במבנה הבנקאי בישראל. אבל המבחן הוא שוב פעם, מבחן התוצאה. אנחנו כוועדה נבדוק את כולם, נבדוק את האוצר, נבדוק את בנק ישראל, נבדוק את רשויות ההון וניירות ערך והגופים האחרים, האם הבאנו לתוצאה המיוחלת. אני באמת ראיתי פה דרך מאוד מאוד יפה של רשויות שונות שקשורות למשרד האוצר, ולא רק, עובדות ביחד, גם אם יש ויכוחים מגיעים לעמק השווה בליווי של משרד המשפטים, בהגמשת עמדות, בפתיחות לאור הערות שנאמרו על ידי הציבור בגופים שונים. לא את כולם שמחנו, לא כולם נענו בפניות, אבל אנחנו כן פתוחים לבחון את עצמנו לאחר יישום החוק ולקבלת מידע מהותי וכמותי מה התרחש בו, לחשוב על עוד הגמשות ושחקנים נוספים שייכנסו לעניין. אני רוצה באמת להודות לכולכם על העבודה המעמיקה. שתי רפורמות גדולה הוועדה הזאת עשתה, רפורמת הבנקאות הפתוחה ורפורמת היבוא, שזה כל היום שלנו מעכשיו עד סוף היום. אבל לצידם עשינו רפורמות בתשתיות, בתחבורה, בתקשורת, איפה עוד עשינו? אנרגיה, תשתיות. האמת היא שהדבר שאני הכי גאה בו, עידית ואיתי, שהיו לנו 100% יעדים בחוק ההסדרים ועמדנו ב-100% יעדים ועשינו את זה אפילו רגוע. ולפני המועד האחרון. ולפני המועד האחרון. אז תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.